שלום.

היה לנו פה דיון חשוב על מעמד הנהגים בתחבורה הציבורית, על המחסור,

על האלימות,

כאשר אני מטיל על חבר הכנסת מקלב להחליף

הוא לא מוותר לאף אחד. תודה על היסודיות, וסליחה לאנשי הגליל ולאוהבי הגליל שחיכו

כבוד השר, תודה שאתה אתנו. אני מעריכה מאוד את כל מי שעשה את הדרך הזו היום, ובימים אחרים, ומגיע לכאן. אני מקווה שנצליח לשמוע אתכם בשלל הדיונים,

מנכסיהם המעטים שקיימים היום ושאם לא נעצים אותם הם ייגמרו כליל. לכן אני קוראת לך,

שעוסקת בהקמת מרכז כלכלי חדש בצפון

תישאר ממלכתי, אופיר. אתמול בלילה הייתה לי שיחה עם מיכאל ביטון, הוא כמעט עשה טעויות. אתמול הוא כמעט הצטרף לקואליציה.

את מה שהיה אתמול בלילה רק אנשי הגליל והנגב יודעים.

כי אנחנו לא חוזרים הביתה,

תודה רבה. תודה, אופיר. עכשיו השר ידבר. אחרי כן נעשה שילוב לסירוגין גם של חברי כנסת וגם של ראשי רשויות מקומיות מן הצפון. השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל עודד

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בבקשה. תודה, מיכאל.

אני מתנצל מראש כי אצטרך לצאת, חשוב לי להיות גם בדיון בוועדת הכספים. אני חושב שלמשל הנושא של הארכת כביש 6 הוא דרמטי וקריטי וחשוב מאוד שנקדם את זה בתוך הממשלה.

גם בתוך הממשלה אנחנו יודעים להתווכח. אני מאמין שנמצא פה את הפתרונות.

יושבים כמובן ביחד עם ראשי הרשויות המקומיות,

עוברים על הבעיות, על התקלות, ביחד עם מינהל התכנון של משרד החקלאות.

הוציאו צווי הריסה בחודשים האחרונים לחלק מן הגדרות הללו.

רכשה בחזרה קרקעות,

זאת תחילת הדרך. יש לנו

קמפוס אחד שיהיה במע'אר. חבר הכנסת, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מה שלומך? בסדר? אני רוצה להתחיל עם איש יקר, שגם היה ראש רשות ולדעתי גם חבר כנסת, ואם נחבר את כל

ישבתי בוועדת הבריאות, שמעתי את חברי הכנסת ואמרתי לאחד החברים: מתי אגיע לכנסת ואשמע שחברי הכנסת מודיעים:

אבל כולם בוכים בדיוק כמונו. אני שמח ששר הגליל והנגב דיבר על מה שהולכים לעשות במשרד הזה. אני מברך את המשרד, הוא משרד חשוב מאוד. אבל אני רוצה לחזק כמה

למה אני צריך לקנא באיכילוב ולא להיות מאושר בבית חולים נהריה? נושא התעשייה

למה אזורי תעשייה מפותחים כל כך יפה

כל תעשיית ההייטק. צריך להפסיק ולהעביר את הכול לגליל

לא ייתכן שכביש 6 לא ימשיך עד שלומי כבר מחר בבוקר, לא צריך לחכות. כשמדברים על תקציב זה העודפים של העודפים של מה שנופל מן

זה לא תקציב

רציתי שזה יהיה באולם גליל אבל אין אולם גליל בכנסת, אז כל מי שנמצא כאן מוזמן להצטרף. תגישו הצעת חוק שהאולם של ועדת הכלכלה ייקרא אולם גליל. לא צריך להגיש הצעת חוק.

כולכם מוזמנים להשקת

יש עכשיו תוכנית ממשלתית של מיליון ישראלים בהייטק.

וגם אגיד את זה בהשקה של התוכנית ביוני בתל אביב, שצריך לראות בתוך התוכנית הזאת איך משלבים גם את תושבי הנגב

מילת המפתח פה היא לבצע אותה. איך אמר המשורר: מאסנו בדיבורים, אנחנו רוצים מעשים כי אנחנו אנשים של עשייה,

מעשים. תחזקנה ידיך וידי כל השותפים המאמינים

צריך לעשות משהו כי הגיע זמן

אני אכתוב מכתב ביחד עם חברי הכנסת הדרוזים שנמצאים פה, שאנחנו רוצים קמפוס אחד שיהיה בעיר מע'אר, לקדם את כלכלתה, לקדם את העיר הזאת ולהפוך אותה לעיר, והיא עיר מצוינת ומגיע

אנחנו חיים במאה ה-21 עם תשתיות של המאה ה-19. 40% מהישוב לא מחובר לתשתיות ביוב,

מסחר. הישוב נשען על ארנונה למגורים בלבד שהיא אינה כלכלית, כל בר דעת יודע שהיא אינה

מצד אחד לשמור על משאבי הטבע ומצד שני צריך לממש את הפוטנציאל של התושבים ולתת להם איך לחיות. יש אזור תעסוקה ותעשייה בכרמיאל,

משם. יש אזור תעשייה בבר לב,

כל עוד אין לי אזור תעסוקה או אזור תעשייה ולא מאפשרים לי. יש בדלתון, יש

גם את הבסיס המדינה לא נותנת באופן שווה. כשאנחנו מדברים על סדרי עדיפויות, אני לא יכולה שלא לראות את האדישות של שרת התחבורה, שעוצרת תוכניות של כביש 6

אבל מתברר שבסופו של דבר אנחנו משקיעים בחינוך ואת הילדים אנחנו מעבירים לרון

אף אחד לא נשאר אצלנו.

תראו מה קרה

אני לא

ביקשתי

ולא קיבלתי. הייתי אצלך פעמיים.

אנשי טבריה גם הגיעו אלינו פעמיים, פורום שלכם שהגיע וישב אתנו. פורום?

אז איך הם הגיעו?

אני לא ביקשתי להגיע?

נכון,

זה מכפלות של כוח בגלל שביחד האזוריות מנצחת.

רק שיכניסו אותנו להאסי. אנחנו נזרים מים בבית שאן.

כאן אני עושה פאוזה ואדבר על הנושא שלשמו כינסת את הוועדה, אדוני היושב-ראש. יש פה הזדמנות פז לממשלה הזו להיטיב עם הגליל ולשנות סדרי עדיפויות בכל הקשור למתן העדפות מתקנות בנושאים שקשורים למפעלים שיעתיקו את מקומם

קודם כול, גם אני רוצה להגיד תודה על היום הזה. אם אני הדוברת האחרונה אז אני אסכם עם

משה. כשאנחנו מסתכלים קדימה ומדברים על גידול האוכלוסייה, הפריפריה חייבת לקבל עדיפות בשינוי של 180 מעלות.

כשאנחנו מדברים על מה שהוקם באזור קריית שמונה, מנועי צמיחה, ביחד עם האזור, מכון מזון שעומד לקום, המיקרו-תעשייה שעוד צריך לעלות על השולחן אבל הוא בדרך, כאשר לצד זה בגליל המרכזי, באזור כרמיאל, הוקם המכון לייצור

זו השיטה שצריך ללכת בה. צריך ללכת בשיטה שהיא אורגנית לאזור אבל גם ליצור את מנועי הצמיחה. ככל שיש החלטת ממשלה נשמח להיות פעילים מאוד ולהמשיך לתמוך מקצועית.

בשל חשיבותו, ייקבע דיון המשך ומעקב אחר הדברים שנסכם. בבקשה. שלום לכולם. הזכרתם שגם אני הייתי ראש רשות במשך עשר שנים בעיר צפת, ישבתי בצד הזה של השולחן וניהלתי מאבקים, כולל לינה בשקי שינה והפגנות על סוגיית הטבות המס. אבל לא צעדת 180 קילומטרים לירושלים פעמיים. את זה רק ירוחם עשתה. נאבקנו בסוגיית הטבות המס, על חוסר השוויון שהיה, וניהלנו הרבה מאבקים. אני מכיר את היום-יום. כל יום אני נוסע מצפת לתל אביב, מצפת לירושלים, מצפת לבאר שבע, וחוזר בכל ערב לישון בצפת. אני נוסע 7,000 קילומטרים בחודש. אני לא מאלה שנאמר פה שמגיעים לצומת הבקעה וההתבטאויות שהיו פה. אני חי את המקום, חי את הגליל. אגיד לכם כמה דברים. קודם כול, גם כראש רשות כשנכנסתי לתפקיד by far, זה מובהק ורואים, המצב של הגליל והצפון הרבה יותר גרוע מן המצב של הנגב. זה נראה היטב, רואים את הפערים האדירים. יש מודל מוצלח בנגב, אני רואה את זה עכשיו בתפקידי, אני לומד ונכנס לתפקיד יותר ויותר, מודל של העתקת עיר הבה"דים לבאר שבע. זה לא דבר שנעשה בצורה ספורדית. זה נעשה עם הרבה מחשבה ועם תוכנית, עם מעקבים ועם חיבורים ועם תוכניות והמשכיות. כפי שאמר פה אביחי: זה לא זבנג וגמרנו, איזה דבר פוליטי. העתקת עיר הבה"דים לנגב זה המודל הכי מוצלח שראיתי. לא רק מעבירים את עיר הבה"דים אלא מחזקים את כל ערי המטרה, את כל שבעה העוגנים מסביב, באר שבע במרכז. יצרו מטרופולין וסביב הדבר הזה, כל מה שאתם רואים היום זה רק אדוות של הצלחה. בשבוע שעבר העברנו החלטה על העברת כמה מיליונים לנגב המערבי, וכל הנגב המזרחי, מטורף מה שהולך שם. הכול על בסיס הגל הגדול של העתקת עיר הבה"דים ומה שקורה שם. יש לי המון לומר אבל אנסה למרכז את זה לסיכומים. התוכנית שהוצגה ב-2017 לגבי הצפון, כפי שאמרו חברי הכנסת שנמצאים כאן, נעשתה ללא שולחן עגול, ללא חשיבה, ללא מדדים, ללא תבחינים. גם אם נכנסתי עכשיו לתפקיד מנכ"ל משרד הנגב והגליל ואני רוצה להמשיך אותה, אני לא יודע איפה היא נעצרה, אם היא הצליחה או לא הצליחה, מה ממשיכים ומה לא ממשיכים. הרבה מן הכסף היה כזה שאמרו לכל משרד ממשלתי: כמה אתה שם בתחבורה, 2 מיליארד שקל? כמה אתה שם בתיירות, 3 מיליארד שקל? גם כך אתם שמים. צבעו את זה בסכום של 17.5 מיליארד שקל, הוסיפו בסך הכול 2.2 מיליארד שקל, משהו כזה, על הכספים הצבועים ואמרו: יש תוכנית. זה בסדר, כל מה שעושים הכול בסדר. יש פה משהו חדש שקורה, אדוני היושב-ראש, ואני רוצה לשבח אותו. יש פה מנהיגות של ראשי ערים עם חשיבה אחרת. מה שאמרו פה אלי ברדה ומשה דוידוביץ, יש פה מנהיגים שהחליפו קופסה, יצאו מן השיח של "אכלו לי,

אני מסכן, אין לי כלום" ועברו לשיח של "אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה הנכסים הייחודיים שלי, אני רוצה להצליח עם מה שיש לי וגם לכוון אותנו: בואו תעזרו פה ופה". זה דבר מבורך, ההנהגה והמנהיגות יוצאת מן הכלל. בחודש הראשון שלי בתפקיד הגעתי לעכו, היה כנס שעשתה מועצת הגליל והוגש לשר כרך עבה מאוד של עבודה של שנתיים, שדיברו עליה אופיר שיק ומשה דוידוביץ ואלי ברדה ולנקרי, עבודה של דילוג בין כל האשכולות בגליל. אספו כל אשכול, מה הייחודיות שלו, ויצרו חוברת של עבודת מסגרת ראשונית. עלינו להתחיל ללטש אותה למשהו שהוא הרבה יותר ממוקד, הרבה יותר אפקטיבי, דברים שאם שמנו עליהם כסף גם נראה את הפירות של זה. פירות נמוכים של זה כבר יוצאים לפועל בהקדם. התוכנית הזאת היא כלי עבודה בשבילנו. משרד הנגב והגליל הוא משרד מתכלל, שיכול לראות את התמונה הכללית, הוא משרד שיכול לחבר שקע לתקע, הוא משרד שיכול לעבוד רוחבית. השר פורר מיום כניסתו לתפקיד שינה את כל המדיניות של המשרד. המשרד הזה משתף פעולה עם משרדי הממשלה החדשים. גם עם משרד התחבורה? הייתה לכם דעה למה להפסיק את תכנון כביש 6 צפון ואת רכבת דרום? השר שלי נמצא כרגע בוועדת התחבורה. כל הסיפור של כביש צפון הוא עניין של כסף. הם יכולים לעצור את ההחלטה ההזויה של שרת התחבורה. זה גם ייפתר. סוגיות של כסף לא יהיו בעיה.

התקציב של המשרד לפיתוח הנגב והגליל הוא הגדול ביותר שהיה אי פעם בתולדות המשרד. נמצאת פה גם סיגל שאלתיאל שהייתה מנכ"לית לפניי, קודמתי בתפקיד. אנחנו עם תקציב של קרוב ל-670 מיליון שקל. לא היה כזה תקציב בעבר. החוכמה היא איך אנחנו מתכללים את כל הפעילות. אכן משרד הנגב והגליל רואה את עצמו אחראי להגיש לממשלה תוכנית לצפון, על בסיס המסמך שאתם הגשתם. אנחנו נלטש אותו, נשנה את השפה שלו לשפה של הצעת מחליטים ותהיה פה החלטה גדולה, אחרי הרבה מחשבה, שהכסף יהיה ממוקד לאותם נכסים שצריכים אותם, ויש פה גם חזון. אי אפשר לשפוך כסף על עוד גן משחקים או עוד פארק מיני-פיץ' או על עוד קייטנה לילדים או עוד סבסוד של חוגים. זה לא המטרה של המשרד לפיתוח הנגב והגליל. המשרד לפיתוח הנגב והגליל שינה את האסטרטגיה שלו. אנחנו הולכים על דברים גדולים. הגליל הרבה יותר מורכב מן הנגב. בנגב זה פשוט מאוד יש את באר שבע, שמונה ערי לוויין ולמטה רחוק יש את אילת. קל מאוד ליצור מטרופולין באזורים הללו, בכל הנגב המערבי והמזרחי, הכול מתחבר ויש עיר עוגן באמצע. הגליל שונה לחלוטין, גם בפסיפס החברתי שיש בו, גם במבנה הטופוגרפי והדמוגרפי וגם באוכלוסיות שחיות בו והכול. לכן בגליל הטיפול צריך להיות הרבה יותר ממוקד ואפקטיבי. אנחנו מסתכלים בראייה אזורית. יש את אזור הגליל המזרחי, יש את אזור הגליל המערבי, יש את אזור הגליל המרכזי, יש את אזור העמקים וכנרת והעמקים שסביבה. לכל מה שאמרתי עכשיו, בכל נגיעה, גליל מזרחי, גליל מערבי, בכל אזור ואזור יש את מנועי הצמיחה הייחודיים שלו. מה שקרה בקריית שמונה זה עבודה של אשכול גליל מזרחי, שהיא הייתה הכי מתקדמת, הכי מהירה והכי מתפתחת. דרך אגב, אני הייתי חבר בפורום של הגליל המזרחי. זיהינו: יש פקולטה לרפואה, יש את מכללת תל חי, יש את מכון המחקר מיגל, באזור הזה יש גידולים של 1,100 מטר בחרמון עד גובה ים כנרת, כל עמק החולה. האזור הזה יודע לדבר מזון, יודע לדבר מחקר, יודע לדבר בריאות. כך נבנה הקלסתר של הפוד-טק. הגיעו יזמים, נוצר חזון, היה רעיון, היינו בחניכה, והיום קריית שמונה נהנית מעבודה של חשיבה מוקדמת ומתכללת והבנה איך אזור יכול להשפיע ואילו נכסים ייחודיים יש בכל אזור. החוכמה היא גם שלא מספיק שיש לך פקולטה לרפואה ולא מספיק שיש לך את מיגל ולא מספיק הפוד-טק, זה לא מספיק. בשביל ליצור קפיצת מדרגה בפריפריה חייבים לדעת לחבר את התושבים לפירות הצמיחה. לכן להגיד עכשיו "הייטק" ולזרוק כל מיני דברים זה חשוב, זה בסדר, אבל לא כל דבר מתאים לכל מקום. צריך לדעת מה ייקלט. כל הזמן אומרים: הייטק, הייטק, הייטק. אני אומר לכם, אני רואה את התופעה המדהימה שכולם רוצים סייבר. אני בא למקום,

אני יורד לדרום: תן לי סייבר. מה זה סייבר? בסופו של דבר אם לילד שיסיים 12 שנות לימוד תהיה בגרות במתמטיקה,

מקצועות ריאליים בחמש יחידות, סייבר זה רק קורס, אחר כך רפואה זה רק השתלמות, אבל חייבים לתת לו את הבסיס. אני לא יכול להיכנס פה לכול אבל אנחנו עובדים. יש דברים שיקרו בטווח הקצר, יש דברים שיקרו בטווח הבינוני.

חמש יחידות שעושים בפריפריה במקצועות הריאליים, בצפון הם בסך הכול 5%. הצפון מוביל בפיזיקה וכימייה חמש יחידות, 20%, לעומת תל אביב. שיעור הבגרות בצפון נמוך מכל המחוזות. צריך לחזק שם. עושים חמש יחידות בגרות במתמטיקה, אנגלית ומדעים רק 5.3% לעומת 13% במרכז. העיקר זה לא הכסף, העיקר זה לא לזרוק באוויר. החוכמה היא איך ממקדים את זה, שהכסף יגיע למקומות שבדיוק צריך אותו, לדברים שאם נשים אותו שם הם לא יהיו נטע זר. יש הרבה "פילים לבנים" ויש הרבה ערים בפריפריה שקיבלו פרויקטים וקיבלו כספים והפרויקטים האלה הקריסו אותם פנימה, זה נקרא "פרויקטיטיס". ראש עיר שיגיע אליו כסף ויידע להגיד: את זה אני לא רוצה, קחו ממני, לא מתאים לי, זה ראש עיר שיודע בדיוק מה העיר שלו צריכה ומה החזון. יש הרבה ראשי ערים שכל מה שמביאים להם הם לוקחים ואחרי כן לא מצליחים לגמור ואין לזה המשכיות. לכן המשרד פועל בכמה ערוצים. בטווח הקצר ראיתם חלק מן התוכניות שהרצנו כמה שיותר מהר,

אם זה בקליטת עלייה, אם זה בנושא הביטחון, ותיכף ייצא גם קול קורא בנושא ערים שיש בהן שיטור עירוני, לחזק את הדברים שאנחנו עוברים כרגע במדינה. ייצא גם קול קורא גדול מאוד בתחום חיזוק המתמטיקה באזור הגליל וחיזוק הכימיה והפיזיקה באזור הנגב, לפי נתונים של משרד החינוך. סביב כל הדבר הזה כחוט השני אנחנו יושבים על התוכנית שהוגשה לנו כבסיס עבודה. נלטש אותה. ההישג הכי גדול, אדוני היושב-ראש, הוא אם התוכנית שאנחנו נגיש, אחרי עבודה שנעשתה פה והיא כרגע בעיצומה, יהיה סוג של תנ"ך או הוראות הפעלה לכל משרדי הממשלה. נצטרך שכל משרד ממשלה, כל פעילות שהוא עושה צריך לבדוק אם היא מותאמת לתוכנית שהוגשה. לא יכול להיות שתוגש תוכנית X ומשרדי הממשלה יעשו תוכניות Y, כל אחד מה שיש לו. זה יהיה התנ"ך וה-Job guide ההדרכתי לכל משרדי הממשלה. אף אחד לא יסטה ממנה וכך היא תיבדק ותיבחן. אז עושים סדר ואנחנו בהתחלה. קודם כול אני מציע לחברי הכנסת ללמוד טוב את חוק הגליל והרשות לפיתוח הגליל שאני חוקקתי. יש בו הכול. רק תכניסו לשם משאבים. אני מסכים אתך, שלמה. אנחנו מקדמים בברכה את ראש מועצת חצור. אני רוצה לסכם את הדיון. תודה למנכ"ל על הנוכחות המלאה, לשר, לנציגי הממשלה האחרים, למשרד הכלכלה, לכל חברי הכנסת שלקחו חלק בדיון ולראשי הרשויות והמנהיגים שהגיעו ליום הזה בכנסת, יום הצפון, ולדיון הספציפי על הפיתוח הכלכלי בצפון. הוועדה תקיים דיון מעקב בעוד שלושה חודשים ותבקש מן המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל להיות זה שיוביל החלטת ממשלה שממוקדת בפיתוח הכלכלי של הצפון, עם מנועי צמיחה לכל אזור ולכל קהילה, עם עבודה משותפת עם הרשות לפיתוח הגליל ועם האשכולות האזוריים ועם ראשי הרשויות עצמם. בידכם לרכז את הממשלה ואת המשרדים השונים לראייה כוללת ואינטגרטיבית ועם מעט הכסף שלכם למנף כספי ממשלה גדולים יותר. ועדת הכלכלה דורשת ממשרד התחבורה לתעדף את המשך סלילתו של כביש 6 על כל מרכיביו. לא יהיה צפון אם הוא לא יהיה מחובר לכביש 6. גם מי שבעד תחבורה ציבורית רוצה שהאוטובוסים מן הצפון ייסעו על כביש נורמלי. נכון שהמשרד מתעדף תחבורה ציבורית אבל גם אוטובוס צריך כביש. לכן אנחנו דורשים שכביש 6 יקבל עדיפות, כנ"ל תכנון הרכבת והמשכה. הוועדה מבקשת ממנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל להוביל את ההחלטה לביסוס אוניברסיטה בגליל המזרחי, אוניברסיטה אמיתית, רבת תחומים ורבת מחלקות, עם תשתית ומשאבים ועם היתרונות היחסיים בצפון ועם החוסר של ההזדמנויות האקדמאיות בצפון. עיסוק בשדרוג הרפואה בגליל זה חובת היום, והתחלת לעסוק בזה. עיסוק במרכזי תעסוקה לגוון את האפשרויות של בני הצפון להתפרנס בכבוד עם הכנסה משמעותית. בסוגיית ההייטק ההייטק לא הגיע לגליל באופן דרמטי. ביקנעם יש מוקד יפה, בחיפה יש דבר יפה, ופה ושם כמה התחלות. ההייטק לא זלג אל הגליל. אנחנו מבקשים מרשות החדשנות שתעסוק בזליגת ההייטק לקו של נהריה,

חצור, קריית שמונה וקצרין. זה הקו שאליו צריך לזלוג ההייטק הישראלי, כמו גם לנגב, אבל היום אנחנו עוסקים בצפון. רק לסבר את האוזן: רשות החדשנות באחת התוכניות שלה לעידוד הייטק בנגב השקיעה 620 מיליון שקל בחמש חברות. הנושא הזה בתחקיר אצלי. אני לא יודע כמה עובדים יגיעו בעקבות חמש החברות הללו, המספרים לא ידועים, בין 100 200 עובדים. 600 מיליון שקל עם תנובה של 200 עובדים לנגב. הדבר הזה עוד ייבדק ונלמד לקחים, אבל אם היו שמים 600 מיליון שקל חכמים בצפון על יזמי הייטק בראשית דרכם, שמתחייבים להקים דברים בתוך הישובים ולא זזים מן הישובים, כולל סנקציות על מי שזז, אפשר היה לעשות מעשים גדולים. אבל יש פה הזדמנות לרשות החדשנות לקחת את הקו הצפוני הזה של נהריה, קריית שמונה, קצרין ומה שביניהן, חצור וכולי, ולהתחיל למקד מאמצים לאזורים הללו. אנחנו נערוך דיון מעקב בעוד שלושה חודשים. אני מודה לכולם על הנוכחות. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:20.